החלטת ממשלה מס' 429. ישיבת מעקב, בהמשך לישיבות

קיבלנו במייל ייעודי שזה מאוד חשוב מה שביקשנו למשפחות. אז תגידי את זה, אין בעיה. יש לנו ישיבה קצרה.

רוצה להסביר, אני כל הזמן מקבל פניות מכל מיני ארגונים, של עולי אתיופיה.

שקושרות להיערכות, אנחנו לא פותחים את העסק הזה כל פעם מחדש לדיון. אני מצטער אם אנשים נפגעים מהעניין הזה, אבל אין לי שום בעיה לנהל עוד ישיבה שקשורה לקליטה של ה-7,000, כי אני בעת קליטה של 7,000. אבל, אנחנו דנים יותר בפתרון הבעיות שקשורות עכשיו להיערכות הממשלה והסוכנות לעניין הזה. לא פותחים את הדיון כל פעם מחדש על כל הבעיות שיש ויש המון בעיות. לכן אני מתנצל מראש, אם אנשים פונים ולא מקבלים זכות דיבור. אותו דבר ראיתי בטלוויזיה עם הבחור שהיה פה. באות אלינו בקשות. כל הזמן לבוא לפה על בעיות ספציפיות ואישיות. זה לא תפקיד הוועדה. זה תפקיד הממשלה, משרד הקליטה, רשות האוכלוסין, לכן טיפלנו בעניין, שהם יטפלו בפניות ובבקשות. הנה, יש כבר מייל ייעודי לפניות האלה, והם מטפלים בבעיות, ואני יודע שהם מטפלים בעניינים האלה ונותנים פתרונות אישיים. לאחר הישיבה דיברנו עם הבחור שהיה פה, לא יודע מי היה, אני והמנהלת וגם את היית חברת הכנסת וונש. דברנו ופנינו לרשות האוכלוסין בעניין שלו, אני לא יודע באמת איך זה יסתיים כי עדיין לא הרכיבו את הרשימה של ה-2,000. זה לא שאנחנו לא רוצים לטפל, אבל אין לנו את הכלים ואין לנו גם את הסמכות אחד אחד, בבעיות הספציפיות. אנחנו מפקחים על עבודת הממשלה, מסתכלים שהדברים מתבצעים ופותרים את הבעיות הכלליות. לא פותרים בעיות אישיות של מי עולה ומי לא עולה. ברור שאם בסוף אנחנו נגלה שהם ירכיבו רשימה של 2,000 אאוט אוף דה בלו, אז אנחנו כן נטפל בזה. אבל אנחנו לא יכולים עכשיו לטפל בבעיה בעיה של האנשים,

אנשים נפגעים.

אין מה לעשות, זה לא דבר שאנחנו יכולים להיכנס אליו. אדוני היושב ראש, אם אני יכולה רק להוסיף על דבריך, קודם כל שוב לברך אותך על הובלה של מעקב של דיון בנושא כל כך חשוב וביצוע של נושא כל כך חשוב ויקר. בעצם מה שמהווה באמת מימוש של חזון ייעוד וערכי מדינת ישראל.

הפיקוח של הוועדה שלנו, אפשר כן לבקש מהגורמים שנמצאים בקו להנגיש לנו שני דברים. 1. השקיפות של הקריטריונים הללו כפי שהם מרכיבים את הרשימה של ה-2,000.

אבל אנחנו מגלים למשל הסדר שלפיו דנים במי הממתינים, הוא לא בהכרח בסדר שבו הגישו את הבקשות לאיחוד משפחות, אז אני אשמח אם יוכלו להתייחס לכך. באיזה סדר דנים בפניות הללו?

מה שאני הבנתי, לא יהיו 2,000 שיעמדו בקריטריונים האלה. זה ברור כבר. זאת אומרת, אם סתם לדוגמא יעמדו 1,200 אז הם ישלימו עוד 800. לא ייווצר שיעלו רק- - - מה שאני מבקשת זה שזה לא יהיה רנדומלי. כי העובדה שזה רנדומלי היא הופכת את המצב לכל אחד שבאמת נמצא בסערת נפש, שאפשר להבין אותה מבחינה משפחתית והוא לא מבין איך הוא נפל בין הכיסאות. אז אם תוכל להיות שקיפות של מה שאתה אומר עכשיו, של הסדר שבו בודקים את הדברים, כלפי הציבור כולו, כלפי כלל הממתינים. אנחנו יודעים שמתוך ה-8,000 בוחרים עכשיו 2000 אז זה חשוב מאוד. אני חושבת שהוועדה יכולה לבקש את זה. גם אני אומר שההנגשה, ואמרת שיש מייל וזה חשוב. ההנגשה של המידע והמענה, אדוני היושב ראש, המייל הזה חייב להיות טלפון. זה חייב להיות מענה טלפוני אדוני יושב הראש. אתה חייב להבין, אני רק רוצה לומר, המייל הזה - - - יש אלפי פניות. לכן אני חושבת שצריכים להיות שני קומפוננטים: הנגשה של המידע ושקיפות של המידע לציבור, כי אז יהיו גם פחות פניות. הפניות האישיות חייבות לקבל מענה, ומייל זה לא מענה, כוון שרוב האנשים לא יכולים לשלוח מייל. הם לא יכולים לכתוב בעברית.

סליחה, עם כל הכבוד. אני עוד פעם מבקש מחברי הכנסת, לא לפתוח את הדיונים כל פעם מחדש.

לא יכולים לקבל פניות טלפניות כי מדובר באלפי פניות. אז אחרת הכל יתפוצץ שם. אנחנו ביקשנו מהם לעשות מייל שבו תהיה הבקשה והם בודקים כל דבר ונותנים תשובות. בוודאי שהם יתנו תשובות, זה לא שהם לא יתנו תשובות. מה שחשוב שבדיקת הבקשות נעשית על פי תעודת הזהות של מי שחי בארץ. המענה הטלפוני הוא לא ניתן כי צריך להעביר פרטים. מה שאני ביקשתי מרשות האוכלוסין שהמייל יופץ לכל הלשכות בכל הארץ. גם אני כמנהלת הוועדה הפצתי אותו גם במשרד הקליטה וגם לסוכנות היהודית. בטלפון לא יינתן מענה. אני רוצה שתבינו, קיבלנו את המידע הזה. עד עכשיו הם בדקו מעל 9,000 פניות.

מעל 9,000 פניות נבדקו, אני לא יודע אם הם חזרו לאנשים, זה כבר עניין שצריך לבדוק את זה.

בקריטריונים שקבעה הממשלה לא יהיו אלפיים, אבל התחייבות להשלים את האלפיים, זה לא משנה. אז הם ישלימו את זה לפי,

לפי מי נמצא יותר מדי שם. זו הבעיה, אדוני יושב הראש, הרנדומליות הזו. אדוני היושב ראש, אני בהחלט מבין את הקושי לקבל טלפונים ב9,000-10,000 לאותו טלפון, בסוף הקו יקרוס למתקשרים. יחד עם זאת, אם יצא מייל לבני המשפחה שיצרו קשר וישלחו, את המייל הזה צריך להנגיש בשפה וברדיו באמהרית. צריכים לפרסם את זה בטלוויזיה אמהרית. צריכים לפרסם את זה ברשתות בתוך הקהילה. זה שזה מגיע למשרד הפנים וזה שזה מגיע לסוכנות היהודית- - - אז

אני אפילו עוד לא קיבלתי את המייל הזה. טוב, אני מבקש - - - סגן השר לביטחון פניםדסטה גדי יברקן שיוציאו את זה, מצדי שדוברות משרד הפנים. להנגיש את זה לשפה האמהרית. אנחנו מבקשים, יש הרי עולי אתיופיה שיודעים לדבר אמהרית, שמישהו מהחברה שעובדים ברשות האוכלוסין יעלה לרדיו ולטלוויזיה. יואל בבקשה. אני קודם כל רוצה לפתוח.

חבל שאת אומרת אמירות כאלה נחרצות לדברים לא נכונים. אנחנו בודקים את הבקשות לפי מי שהגיש ראשון נבדק ראשון. אני מצטערת.

שניתנה לי ההזדמנות להבהיר את זה. אני שמחה שאתה מבהיר את זה, אני רק אומר אני פשוט יצאתי באמצע דיון אתמול לוועדה אחרת. כשזה זה היה באמצע הדיון לפי איזשהו סדר, טוב שאתה משלים לי את זה.

אני בהחלט מקבלת את זה ולי פשוט היה חסר המידע הזה

אנחנו מנסים להיות הכי שקופים ולעבוד בסדר הכי נכון, כדי שלא יבואו ויגידו לנו אחר כך. כמו שאת מבינה, הביקורת היא עלינו, לא על אף אחד אחר, ולא על אף אחד שנותן רעיונות כאלה ואחרים. אנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו בצורה הכי תקינה, דרך מינהל תקין. כמובן נצמדים להחלטת הממשלה, כי כמו שאת שומעת, יש הרבה כאלה שיש להם טענות. למה בני המשפחה שלנו הוא לא ברשימה? הוא לא בקריטריונים וכולי. אז כמובן ששוב אנחנו בודקים על פי מה שהממשלה החליטה ולא על פי כל אחד כזה או אחר שפונה אלינו. המצב כרגע נכון להיום אנחנו כבר בדקנו 10,391 נפשות, מתוכן לכאורה עומדים בקריטריונים שהממשלה קבעה נכון לעכשיו 920. החברה שלנו שנמצאים בגונדה קוראים למשפחות האלה ומדברים איתם. לגבי השאלה שלכם על עדכון משפחות, מי שאנחנו מוצאים שעומד בקריטריונים, אנחנו יוצרים קשר טלפוני עם המשפחות פה בארץ על מנת לוודא את הפרטים שיש בבקשה, לוודא האם יש עוד ילדים שנולדו למשל למי שממתין שם וכולי, ואז אנחנו מעבירים את זה לחברים שלנו ולעובדים בגונדה, אשר קוראים למשפחות,

כאשר המידע נמצא נכון ונמצא שאכן עומדים בקריטריונים אנחנו מעבירים לסוכנות את השמות ואנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר. כמו שהיושב ראש ציין, אם לא נגיע ל-2,000 לאחר שנסיים לבדוק את כל הבקשות אז בהחלט הממשלה נקבע בסעיף (7) שאנחנו נדון יחד עם משרד הקליטה ויחד עם משרד ראש הממשלה בקביעת קריטריונים נוספים על מנת להשלים את הכמות לאלפיים.

חשוב שתגיד לפרוטוקול במה מדובר בסעיף (7) כי זה היתומים, חשוב שתפרט. הם יקבעו קריטריונים. זה לא רק היתומים. צריך להשלים 2,000. יש פה איזושהי בקשה והיא נראית לי הגיונית, בנושא ההסברה של הפניות אלכם והמייל וכולי שאתם תעלו מישהו מכם או מישהו שדובר אמהרית

לשידור ברדיו באמהרית וטלוויזיה על מנת להנגיש את זה ולהסביר את זה לאנשים. זה אפשרי הדבר הזה? אני אבחן את זה עם הדוברות שלנו. בסדר גמור אז תעשו את זה על מנת

חשוב מאוד.

קיבלנו את המידע. תמשיכו בעבודה. רק להבהיר יואל, כל הכבוד. אני יודעת שאתם עושים ליליות כימים.

הם בדקו כבר מעל 10,000 בקשות, אי אפשר לבוא ולהגיד. בהתחלה הם הלכו לאט לאט, עכשיו ברוך השם הם עובדים מהר.

תעדכן אותנו בשני דברים. איך אתם מתקדמים עם ה-900 האלה שכבר אושרו ומה לוח הטיסות. התארגנתם או לא התארגנתם, ומה קורה עם הקליטה שלהם בארץ. לגבי ההתארגנות באתיופיה, אני שמח להגיד לכם שכבר היום אנחנו התחלתנו להגיש את המועמדים הראשונים למשרד הפנים האתיופי על מנת לקבל את הLaissez-passer- (תעודות מעבר). יש לנו כבר מעל 260 מועמדים וזה כבר הוגש היום. גם משרד החוץ מסייע בידינו. ברגע שתעודות המעבר יתקבלו אנחנו שואפים להביא את העולים כמה שיותר מהר. אולי גם לפני השלושה בדצמבר בהתחשב בטיסות הסדירות הקיימות היום בין אתיופיה לבין ישראל. לגבי הקליטה בארץ, מעבר ל-1,200 עולים, אנחנו ביחד עם המשרד לעלייה וקליטה כבר מתקדמים בחיפוש של מספר אפשרויות לעוד שני מרכזי קליטה. אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות, נגיד היום, הרבה יותר קונקרטיות. אנחנו מקווים שתוך זמן קצר כבר יהיו לנו את המתקנים הנוספים בארץ ונוכל להיערך לכל ה-2,000 באופן סופי. דיברת עם ראש עיריית כרמיאל על מה שדיברתי אתך? טרם שוחחתי אתו אבל בדקתי ולפחות במרכז הקליטה בכרמיאל נכון להיום, יש לי רק 32 מיטות פנויות.

אז דברו בניכם.

סגנית ראש העיר שמאוד קשורה לעליה וקליטה פנתה אלינו, יש לנו שיחה איתה היום. נוף הגליל שהיו פה? נוף הגליל אין שום בעיה, הם בקשר אתו. פשוט היה אצלי ראש עיריית כרמיאל - - - אני חייב להגיד עוד משהו לטובת משרד הבריאות. על מנת לוודא שאנחנו נעבוד הכי מהר, משרד הבריאות נענה לבקשה שלנו ושלח השבוע עוד 350 מנות חיסון, כך שזה לא יהיה גורם מעכב. אז אנחנו ערוכים עם כל הדברים הנדרשים הרפואיים באתיופיה עצמה.

בוא נגיד התאריך הסופי של ה-900 נמצאים בארץ?

אני מעריך שאנחנו יכולים לדבר על הטווח של סוף דצמבר תחילת ינואר.

למה לא יותר מהר? יש לכם כבר מרכזי קליטה מוכנים,

1,200 מיטות קיימות ובדוקות. אנחנו מתחילים באכלוס שלהן, בהכנה של הציוד הנדרש. מיפינו וכל מרכזי הקליטה יודעים, אנחנו גם עושים הכנה לצוותים לקראת הקליטה. אנחנו שם לגמרי. יש שאלות? הכל בסדר? יופי זה שאין שאלות זה כבר טוב. טוב שי, דבר עם ראש עיריית כרמיאל, בסדר? בשמחה רבה. ותודה רבה על כל מה שאתם עושים שי. בחפץ לב, מתפקידנו. בסדר, ישיבת המשך עוד עשרה ימים. מעקב הלאה, אנחנו לא נוותר עד שנראה שהכל מתבצע טוב. הישיבה

10:45.